אנחנו ממשיכים את דיוני ועדת כלכלה כבר ביום ראשון. אני רוצה להודות לח"כ רון כץ על דיון ראשון בוועדת המשנה שלו לקידום ענף ההייטק, דיון חשוב בהסרת חסמים,

הרי חוק שעות עבודה ומנוחה בא וקובע מהו יום המנוחה השבועי לעובד. עבור יהודי נקבע יום שבת, זה הכל. עבור עובד שאינו יהודי יום שישי שבת או ראשון, לבחירתו. ככל שיועסק עובד שהוא לא יהודי והוא יבחר את יום שישי או ראשון ויעסיקו אותו ביום שבת, אין לי כאן מה לעשות מבחינה חוקית. הרי החוק מאפשר את זה. לכן גם כל בקשה שתגיע אלינו אנחנו נבדוק אותה בהתאם לעילות בחוק.

אנחנו קצרים. יהודה מארגון נהגי המוניות. רציתי להעיר הערה שנעשה בכנסת הקודמת עם השרה שעכשיו היא שרת התחבורה אבל לפני זה היא הייתה חברת כנסת, בזמן שישראל כץ היה, והיא ביקשה היתר לסטודנטים שיסעו מהאוניברסיטה חזרה ושיהיה להם רישיון להסיע נוסעים. אנחנו ראינו ומצאנו אלפי חריגות בנושא. ההסעות ניתנו בכל היום, אין להם היתר, עשרות תאונות היו שלא היה להם ביטוח לנוסעים כי אין להם ביטוח למכוניות שלקחו אותם, ואין פיקוח על ההסעות ולא היה פיקוח גם. כיו"ר איגוד המוניות קיבלתי מאות תלונות מנהגים בבאר שבע, בירושלים המזרחית, בבני ברק ובכל מקום שההיסעים מסיעים אנשים ללא ביטוח ואין פיקוח. כשפניתי למשרד התחבורה ולכל המערכות אמרו 'יש לנו שמונה, עשרה פקחים ולכן אין לנו אפשרות לאכוף את זה'. ככה זה קורה בכל דבר. אין להם כוח לפקח על הדברים, ואם אין כוח לפקח על הדברים הכל נעשה ואין פיקוח בכלל וכל אחד עושה את מה שהוא רוצה, וההסעות שמותרות רק לנהגים לגבות כסף, רק לרכב ציבורי כמו מוניות, אוטובוסים וכל הדברים האלה, לא נאכפים על זה שפרייבטים ונוסעים רגילים מסיעים אותם וזו תלונה שהגשנו בלי סוף למשרד התחבורה ולכל מקום. ואף אחדל א טיפל בזה כי התשובה הייתה חד משמעית 'אין לנו כוח אדם'. והנה עוד פעם הוא חוזר, 'אין כוח אדם'. אז אם אין כוח אדם אז אין פיקוח? אז אל תעשו חוקים שאתם לא יכולים לפקח עליהם. תודה רבה יהודה. ענבר מישראל חופשית בזום. שמשרד התחבורה יגיד למה רוצים להפעיל את זה. אני אתן למשרד עוד משפט בסוף. אבל זמננו נגמר. תודה רבה אדוני היו"ר על ההזדמנות לשוחח בוועדה הזו. אני חושבת שהדיון שמתקיים כאן מתקיים קצת בהיעדר נתונים קריטיים והם בעצם רצון הציבור ורצונם של האזרחים הישראליים להפעלת תחבורה ציבורית בשבת. החופש להתנייד היא זכות בסיסית שנגזרת גם מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וגם מהזכות לחופש התנועה והמציאות היום שבה אין בעצם תחבורה ציבורית בסופי השבוע פוגעת במיוחד בסופו של דבר בשכבות החלשות בישראל שלא יכולות להרשות לעצמן להחזיק רכב ולא יכולות להתנייד בסופי השבוע כמו שהם חפצים. רק לפני שבועיים נשלחה פניה של חברי מועצות מרחבי הארץ בבקשה להפעיל תחבורה ציבורית בשבת בתמיכת המדינה. המצב היום הוא שיש עיריות חזקות שמבוססות כלכלית והן מרשות לעצמן ומסוגלות להפעיל את התחבורה היזומה שצוינה כאן בחלק מהזמן, ויש דרישה היום להרחיב אותה. חשוב להגיד שלפי סקרים שמתבצעים פעם בשנה התמיכה הציבורית בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת רק הולכת ועולה. היום אנחנו עומדים על 74% תמיכה, חשוב להגיד אדוני היו"ר, גם בקרב מצביעי המפלגה שלך אנחנו עדים ל-94% שאומרים 'אנחנו רוצים הפעלה של תחבורה ציבורית בסופי השבוע'. כשאנחנו מדברים על הספירה הציבורית וניראות בפרהסיה, הציבור עליו אתם אמונים כחברי כנסת מעוניין בשינוי המצב הקיים, בהרחבת תחבורה ציבורית בשבת. את מתחשבת בנהגים שהם משכבות חלשות, שאותם מכריחים לעבוד בשבת? היית רוצה שיכפו עלייך לעבוד ביום המנוחה שלך?

הם לא שכבות חלשות? הם לא ציבור שמגיע לו זכויות? הם לא ציבור שמגיע לו רווחה? להיות עם המשפחה שלו בשבת? בוודאי שיש לכל איש זכות ביום מנוחה, זה מוסדר כבר היום בחוק. יש גם נתונים וכתבות שעשו ומחקרים שעשו שמראים שגם מפעילי תחבורה ציבורית מעוניינים לעבוד בשבת כדי להרוויח - - - יושב פה יו"ר איגוד הנהגים, תשמעי מה שהוא אומר. זה לא נכון הדבר הזה. יש דעות אחרות ואם יורשה לי - - - הם רוצים להיות עם המשפחה שלהם, לטייל איתם בשבת אבל לא לעבוד. אני אגיד לך שאנחנו רואים את הנתונים שרק הולכים ועולים, עירית תל אביב יפו מעידה על יותר מ-10,000 אנשים בכל סוף שבוע שמשתמשים בתחבורה הציבורית שהיא מפעילה. להגיד שאין צורך בזה, שאין רצון של הציבור בשירותים האלה, ושאוטובוסים נוסעים עם אדם אחד,

זה מטעה. אפשר למצוא דרכים, וייאמר פה במסגרת הדיון, אפשר למצוא דרכים של איפה יש צורך ושם להרחיב את התחבורה הציבורית או איפה אין ושם לצמצם, אבל להגיד שאסור שתהיה תחבורה ציבורית בסופי השבוע במדינת ישראל של 2022, זה נתון לא נכון - - - זה אסור לפי החוק וגם לעיריות אסור להפעיל לפי החוק. גם לפי החוק יש תקנות ושרת התחבורה - - - היית פעם באירופה, ראית שהחנויות סגורות ביום ראשון. גם האנשים רוצים לקנות ביום ראשון.

תודה רבה ענבר, ששי שדה, דובר אחרון. תשובות אחרונות של משרד התחבורה.

הגעתי במיוחד להציג את הצד השני מול ישראל חופשית. יש כמה שלא דיברו, אבל אם תעשה את זה בדקה אני אתן לך.

אני מבקש דווקא לא להתייחס לא לצד הפוליטי ולא לצד החוקתי, דיברו על זה כאן הרבה ודעתי האישית כאן פחות משנה אלא יותר להתחבר לדברים של ישראל ידידי כאן. לנושא של התפעול. אנחנו נמצאים בקטסטרופה תחבורתית, האמון של האזרחים במדינת ישראל בתחבורה הציבורית הוא נמוך מאוד, גודש התנועה רק הולך ועולה. במצב הנתון היום יש לנו מחסור של 3,000-5,000 נהגים.

אני וישראל עושים מאמצים רבים כדי להתחיל ולגייס נהגים חדשים שיהיה דם חדש כדי להפעיל את התחבורה הציבורית, נכון להיום יש תוספות שירות אדוני, שמשרד התחבורה מאשר למפעילים שהם לא יכולים להפעיל אותם כי אין להם נהגים. אני לא רואה שום דרך שבה ניתן יהיה היום להרחיב את השירות דווקא בשבת ולקחת נהגים מימי המנוחה שלהם, גם אם זה להחליף להם יום מנוחה, לקחת מהימים הכי לחוצים שזה חמישי, שישי וראשון, ולשים את הנהגים האלה שיעבדו בשבת. אנחנו חושבים שכל דבר צריך להיעשות בתורו. דבר ראשון ראשון. קודם כל להסדיר את כל הנושא של התחבורה הציבורית. במסמך שהעברתי לך יש רשימה של נושאים שגם דיברנו עליהם. לגייס נהגים חדשים, ליצור אמון בתחבורה ציבורית ורק אחרי זה ללכת להרחבות, וזה לא משנה בכלל אם זה באמצע השבוע או בסוף השבוע, קודם כל לתקן את התחבורה הציבורית. תודה רבה ששי. שי גליק, ממש קצר. בעיתון של יום שישי השבת פורסם שבתל אביב יש מאות חנויות שפתוחות בשבת. כל בעל חנות כזה וכל בעל חברת הסעות, מה הוא יעדיף אם הוא עובד בשבת? להביא עובד שומר שבת או עובד שלא שומר שבת? זה נאמר כבר בדיון. לא לחזור. אני רוצה להגיד שאני לארגון שלי מקבל פניות מאזרחים שאומרים 'אנחנו באנו לראיון עבודה, פורסמה מודעה ב-YNET שמחפשים עורכים'. עורכים זה השלב הכי נמוך, 'דרישות לעבודה בסופ"ש וחגים'. אני ואבוטבול פנינו, והמודעה פתאום שונתה. יותר ויותר מקומות עבודה דורשים היום לעבוד בשבת,

אתה לא מתקבל לעבודה. אם עכשיו יפרצו בכרמלית, גם בכרמלית עובדים שלא עובדים בשבת לא יתקבלו לעבודה. צריך לשים את זה על השולחן. לצערי אין פה אף חבר כנסת סוציאליסטי חוץ ממך כמובן, שבא ואומר את זה. עזבו את העניין הדתי. יש הרבה חברי כנסת עם ערכים - - - העבודה כבר מזמן לא שם, אדוני היו"ר. והעומד בראשה גם לא שם. יוקר המחייה מחו ועכשיו מוחים גם את הזכויות הסוציאליות הכי פשוטות. אני אומר שנוצרת כאן פצצת זמן חברתית שעובדים - - - היו"ר, אולי גם בגלל זה בגרפים רואים שדתיים או חרדיים פחות נמצאים בגרפים של העבודה, כי בעצם מחייבים אותם בעבודה שיצטרכו לעבוד בשבת. אולי. כי יש לי פה דו"ח בנושא. שי גליק הבטיח לדבר בקצרה ואנחנו מפריעים לו. הרבה נהגים חרדים יעזבו את התחום. קחו את זה גם בחשבון. עובדים מסורתיים לא ימצאו עבודה, או שהם יצטרכו לעבוד בשבת וחייבים לשים על זה את העין כי אף אחד לא שם על זה את העין וצריך להגיד את זה, יש כאן פצצת זמן חברתית. אני הייתי קורא לזה אפלייה סמויה של מסורתיים ודתיים בתעסוקה. לא סמויה.

הם לא יכולים להתקבל להרבה מקומות עבודה בגלל חובת עבודה - - - עובדים ששולחים קורות חיים ובאים לראיון וכשהם באים אומרים להם 'לא, זה כבר לא רלוונטי' בגלל שהם רואים את הכיפה על הראש. אני מכיר את זה מחברים שלי, במפעלים טובים. מפעלי מינרלים, אני לא רוצה להגיד שמות, מפעלי מינרלים בנגב שמעסיקים טוב ומרוויחים טוב, הם מתנים בדור הבא של העובדים עבודה בשבת. זה הגיוני? זה מחריג 60%-70% מהאוכלוסייה, זה פגיעה בזכותם להתפרנס. יש פה עניין שגם עליו צריך לתת את הדעת, הוא רחב יותר. אני חייב לסכם את הדיון. אז נעשה על זה דיון נוסף בוועדה. אנחנו חורגים מהזמן שלנו. אני רוצה לסכם. רק למשרד התחבורה - - - הכרמלית ולמי זה הייעוד. למי זה מיועד, מה הצפי שיסעו,

מתוך 3,000 נוסעים שאמורים לנסוע כל שעה כמה אמורים לנסוע בשבת, מה העלות הכלכלית. שמעתם את השאלות של ח"כ מקלב. אדוני היו"ר ברשותך משפט אחד לפני שאתה מסכם. אני חושבת ששמענו בצורה ברורה, למרות שחלק מהדברים ניסו לכסות ולערפל, שמענו בצורה ברורה שיש תכנית לשנות את הסטטוס קוו תוך ניצול כל מיני סדקים שכן קיימים או לא קיימים בחוק. אבל זאת הכוונה וזאת התכנית. לכן בסוף בסוף אדוני היו"ר, השאלה היא מה מפלגת ימינה עושה עם ההסכם הקואליציוני שהיא חתומה עליו ושמאפשר לה למנוע את זה. זאת השאלה החשובה.

מקלב שאל שאלה, למי מיועדת הרכבלית החדשה. כמה ייסעו בה, מה הרציונל של השירות הזה. אני אסביר ברשותך, יש פה עוד כמה שאלות אם תרצה שאני אשיב. תשיב. אתה החשוב. קודם כל בנוגע לרכבלית, הייעוד הוא בעצם לשימוש בטכניון ובאוניברסיטה, לסטודנטים ששוהים שם במעונות ולשאר החיפאים שגרים באזורים האלה. אני אזכיר שמרכזית המפרץ אמנם סגורה בשבת אבל התחבורה הציבורית בחיפה פעילה. המטרונית, חלק מקווי אגד, הם פועלים פשוט מחוץ למבנה, המבנה עצמו סגור אבל יש זיקות תחבורתיות גם מעבר לכך. העובדה שקווי התחבורה הציבורית גם לטכניון וגם לאוניברסיטה, חלקם פועלים בשבת. כמה נשארים במעונות ומה הצפי.

עשיתם בדיקה, לא? אנחנו לא נדע עד שלא נפעיל בתקופת ניסיון מסוימת, אבל אפשר לראות שכבר היום יש תנועה. השקעתם 300 מיליון וידעתם כמה הצפי. ההשקעה לא הייתה עבור שבת. אז תבדקו עכשיו, לפני שאתם מפעילים. השבת לא חשובה כדי שתבדקו קודם מה הצפי, כמה נשארים במעונות בטכניון ומי אמור לנסוע בזה? לא שווה לפני שהולכים לפגוע ברגשות שכל מי שיבוא לחיפה ברכבל - - - ח"כ מקלב, הדברים שלך ברורים. בואו ניתן לו להשיב. וכלכלית, כמה תעלה התוספת. אין לי פה את הנתונים, אפשר כמובן - - - עמיחי משפטי סיום. בקשר למה שאמרה ח"כ סטרוק, אין תכנית להפרת הסטטוס קוו במשרד התחבורה, אני פתחתי עם זה. אין שום תהליך יזום או זוחל כדי לעשות את זה.

- - - חוק זה תכנית, על מי אתם עובדים? בנוגע לקו 480 - - - אדוני היו"ר, שאל כבר חברי שמחה רוטמן אם אפשר להכניס לפרוטוקול את הדבר הזה. תסתכל רגע.

זה אי אפשר, כי זה לא שייך ל- - - רואים, רואים. הציבור רואה את המשחק, זה יענו דמוקרציה. לא דמוקרטיה. קורצים אחד לשני. חברים, עד עכשיו הייתם מאופקים. לא, רק קו 480, לא ענו תשובה אדוני היו"ר. אבל בואו נסכם, חברים. נשאלתי על קו 42, יצא מכתב מהשרה לוועדה לפני כחודש שפירט את כל הקווים שקיבלו את ההיתרים כפי שביקשה הוועדה, מפורט שם גם על קו 42, שהוא ברשימת מאושרי השבת אבל הוא לא מופעל כרגע בגלל הביקושים הנמוכים. זה בהקשר הזה. בהקשר לנהגים, זה כמובן דיון נפרד, המחסור בנהגים, אבל כמו שאמרתי זה פחות רלוונטי לעכשיו כי אין כוונה להרחיב את שירותי התחבורה הציבורית בשבת כרגע. תודה רבה לך. אני רוצה לסכם. קודם כל השבת היא באמת בעלת ערך,

גם לאדם לא דתי כמו ביאליק ואחד העם ולמסורתיים ולחילוניים ולדתיים היא ערך. ערך חברתי, ערך זהותי וערך תרבותי. ערך חברתי במובן הזכות לנוח, הזכות לא לעבוד, שלא מחילים עליך חובת עבודה בשבת. לצערי באופן סמוי מעסיקים רבים במשק קולטים את העובדים לפי חובת עבודה בשבת. זאת אפלייה לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולפי חוק יסוד חופש העיסוק. הדבר הזה, עוד נחשוב איך לעסוק בו שלא יופלה אדם שמבקש לעבוד במקום עבודה בשל הרצון שלו לשמור שבת. באשר לתחבורה הציבורית, אני אוחז בעמדה שכל מלחמות השבת לדורותיהן פגעו בהסכמות הרחבות ונוצר מצב קצת של 'איש הישר בעיניו יעשה'. אנחנו בכחול-לבן באנו ואמרנו תחבורה ציבורית מצומצמת בהסכמים מקומיים ובהסכמות רחבות ובהשתדלות גדולה לא לפגוע ברגשותיהם של ציבורים שונים, זאת עמדת כחול-לבן. אבל אנחנו לא החוק. יש חוק בישראל וצריך לקיים אותו. אין תירוץ לא לקיים את החוק. מה מעמדה החוקי של הרכבלית, קיבלנו פה תשובות שזה כרגע מופעל לפי מעמד של רכבל בחוק, כמו רכבלים אחרים שיש בישראל. אני מניח שבטח מישהו יאתגר את זה גם משפטית בהמשך. אנחנו רוצים לבקש ממשרד הכלכלה והתחבורה פשוט לקיים את החוק כפי שהוא, ולהיצמד לחוק. ואם מישהו רוצה לשנות סטטוס קוו בשבת, שישנה את החוק, וזה גם בסדר. זה לא בסדר - - - נתמודד עם זה. יכול להיות לשנות באופן שאתה תאהב, אני לא יודע. שינוי חקיקה, הכל אפשרי. אבל פשוט זה החוק, ולקיים אותו. באשר לעמידה בהסכמים קואליציוניים, זה אני משאיר לך אורית, לבדוק מול סיעת ימינה. בהחלט - - - הוועדה לא אוכפת הסכמים קואליציוניים. לא, פשוט - - - זאת הכתובת. יש עוד כמה הפרות בדבר הזה. - לחוקק חוקים - - - לפגוע בקדושת השבת. לבקש ממשרד התחבורה תחזית כלכלית וגם תחזית של מספר הנוסעים.

אנחנו רוצים בתוך חודש, עמיחי, לשלוח אלינו את ה - - - אם אפשר קצת פחות בגלל שזה אמור עוד חודש - - - שבועיים. אנחנו רוצים תוך שבועיים לקבל את התכנית התכנונית של הרכבל לאיזה היקף נסיעות, מה צפי הנוסעים שלשמו הושקעו הכספים גם בימי חול וגם בסופי שבוע, ולהציג לנו את הרציונל שעליו מבוסס כל הפרויקט הזה. אדוני, אני מבקש גם שמשרד העבודה יתחיל באמת לאכוף על חברות התחבורה הציבורית שקיימות, לקיים ביקורות יזומות. יש להם יכולת לעשות את זה גם אלקטרונית ומרחוק, יש להם כל מיני אמצעים שהם יכולים לעשות וישקיעו גם בזה כדי באמת לקיים את החוק.

לקיים את החוק על כל היבטיו, כולל אכיפה, כולל בקרה, כולל אלקטרוני, כולל התמודדות עם המחסור בכוח האדם, כולל עם זכות האדם שרוצה חופש בשבת שלא תהיה כפיה עליו, זה באזור משרד הכלכלה, זה יותר התפקיד שלכם. אני לא יודע אם יש פה לקונה בחוק באשר לשירות הזה, אבל בסך הכל ייווצרו עוד שירותים כמו הרכב האוטונומי, שגם יהיה במעמד כנראה של מה שנקרא אוטובוס זעיר או משהו בסגנון הזה, ועכשיו רכבל, אולי יהיו עוד דברים שיופעלו, וצריך בהחלט לקבוע מדיניות על פי החוק, של איך מפעילים תחבורה, עושים את זה בהסכמות רחבות. אני נגד מלחמות השבת, אני בעד יהדות של אהבה, יהדות שאדם בוחר לזכור וגם לשמור, מי שרוצה. לשמור, אבל לזכור ולשמור ולצקת משמעות רוחנית לשבת שלו. אבל גם פה שמענו קולות אחרים בציבור והם לא פחות משמעותיים, על זכותו של אדם להתנייד, לתרבות, לפנאי, שהשבת היא מבחינתו זמן כזה. אנחנו מכבדים את הדעות ואנחנו בעיקר אומרים למערכת הממשלתית, פשוט תיצמדו לחוק. כל עוד לא הביאו לכם חוקים אחרים, תשמרו על החוק. יבוא המחוקק וישנה את החוקים, תפעלו על פי חוקים חדשים. היו"ר, מגיע לי כמגיש לומר משפט לסיום.

משפט אחרון.

קודם כל אני רוצה באמת להודות לכל חברי הכנסת, בפרט אלה שוותיקים ומכירים את החומר שנים רבות. אני מאוד מודה לכם, על כן הייתם לנו לעיניים. אני מעריך את זה ואני מקווה שגם אלה שלא הצליחו הפעם ימשיכו כחברי השדולה למען שמירת השבת להגן ולשמור בדרכם שלהם את מה שצריך לעשות. אני רק אומר קודם כל תודה, באמת תודה למיכאל היו"ר, שבאמת הוכיח יותר מכל שיש דברים שמעבר לכל הנושאים הפוליטיים וכל הדברים האלה, זה השמירה האמיתית על צביון מדינת ישראל. אנחנו לא מבקשים להיכנס לתוך הבפנוכו של כל אדם ואדם, אבל מצד שני אי אפשר להפקיר את הפרהסיה ולחזור לימים שנצטרך חלילה להגן על הנושא הזה. אני רק רוצה לומר, משרד התחבורה חייב להבין דבר כזה, גם אם אין עדיין חוק לגבי דבר חדש שנוצר, אז אי אפשר לקחת את זה לקולא כלפי עצמם, כמו הנושא של הרכבלית. גם אם תהיה רכבלית לענייני תיירות או דברים מהסוג הזה, אי אפשר להגיד את זה לגבי הנושא של שינוע נוסעים שזה תחבורה ממש. כמו גם, אני רוצה לומר שהיו הרבה שאלות שלא קיבלנו תשובות עליהן, כמו קו 480 שפתאום התחיל לצוץ מתל אביב לירושלים שלאחרונה התחיל לפרוץ את הנושא של השבת, או כל מיני דברים כאלה. אני אומר דבר כזה, לא על זה תהיה תפארתה של השרה או של העובדים או של אנשי המקצוע או היועצים המשפטיים. אנחנו במדינת ישראל, מדינת חוק, אם רוצים להביא את זה למבחן של המחוקק, יש דרך איך עושים את זה ולא מנסים לעשות דרכי בורמה כדי להביך אותנו כי אתם יודעים, גם הרבה אנשים שלא שומרים תורה ומצוות פונים אלינו 'תראו, בשבת בבית שלי, באזור שלי, התחיל הקו הזה לפעול, דבר שלא היה 30-40 שנים'. אני עומד מול מתקפות גם של אנשים שהם שומרי מסורת. אז תבינו, מסתכלים עליכם. תכבדו את עצמכם, תעשו מה שהחוק אומר. אתם רוצים לשנות אהלן, אנחנו פה כדי להגן על הצביון של מדינת ישראל, אבל לא לעשות את זה בדרכי רמיה ובדרכים לא יפות, כי בסופו של דבר אנחנו פה מדינת חוק וזה מה שחשוב.

תודה לכולם, תודה לאנשי המקצוע ואני מקווה שלא נהפוך את זה לעימות, אנחנו באמת לא מחפשים עימות. אבל תראו את הצד שלנו גם. היית יותר מדי שנים ראש עיר. אתה פשוט מרגיש שאתה אומר את המילה האחרונה. לא, חלילה. אתה היו"ר. אמרו לי שכמגיש יש לי פריבילגיה קטנה.

אני נועל את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 12:19.